בוקר טוב ושבוע טוב. אנחנו דנים היום על תקנות סמכויות

יש לנו כמה דברים על סדר היום. יוראי ביקש

כי סגר שלישי הוא כישלון של הממשלה ביכולת שלה להתמודד עם משבר הקורונה. זה מאוד עצוב כי עשרות אלפי אנשים ועשרות אלפי עסקים

למה לא לפתוח בצורה מבוקרת, בוודאי את המסגרות של החינוך הבלתי פורמלי, שעובדות במרחב הפתוח ובצורה מבוקרת מתחת לכיפת השמיים? הרי אנחנו מרמים את עצמנו, כי אם לא יהיו תנועות נוער וארגוני נוער שיפעלו במהלך התקופה הזאת, בני הנוער

כתוצאה מזה יש גם איחור בהגעה לטיפול דחוף, איחור בהבחנות מחלות קשות כסרטן, דיכוי מערכת החיסון,

תסמונת פוסט טראומה, אובדנות, עלייה באשפוזים הפסיכיאטריים הכפויים ותמותה מוגברת כתוצאה מכל זה. כל זה לא נקרא במקרה מחלת הסגר.

ואנחנו יושבים פה ושומעים את הסיפורים האלה, סיפורי הבדים. אני מזכיר איזה מאבק היה להביא מכונות הנשמה, איזה סיפורים שמענו, איך גייסו את המוסד לתפקידים מיוחדים להביא מכונות הנשמה.

יכול מאוד להיות שאם הממשלה הייתה מתייחסת לדברים בשיא הרצינות ולא הייתה עושה איפה ואיפה ומקשיבה למומחים, לא היינו צריכים להיכנס לסגר הזה. אבל גם עכשיו אני מטיל ספק בצורך

ולכן הגענו לסגר השני במצב שבו בתי החולים לא קרסו ולא הייתה אי-ספיקה.

בסגר השני? קיבלנו 300,000 מובטלים חדשים,

אזרחים במדינה הזאת ששילמו כל החיים שלהם מיסים, וזרקו אותם לאבטלה. וכעת אנחנו הולכים לסבב שלישי. ואתה יודע

אבל בואו נתחיל להתקדם, הרי אם משרד הבריאות יענה, כשנגיע לסעיף הרלוונטי נשאל את זה עוד הפעם.

אז נתחיל בסט הראשון

פרייס,

אני יכולה להביא לכם את ההגדרה. נתחיל בהקראה - - - אבל זה חשוב

אני קורא מהנוסח המקורי, הנוסח שהועבר לוועדה. הנוסח המשולב הוא נוסח שאנחנו מכינים לכם ובעצם מלבישים בו את המקורי. אבל אין לנו את המקורי.

הכול. אתם רוצים בינתיים את ההגדרה של חולה קשה? כן, תודה. ההגדרה של חולה קשה היא שיש הבחנה של קורונה ואחד מהקריטריונים הבאים: נשימות מעל 30 לדקה, סטורציית חמצן מתחת ל-93

תיקון סעיף 13 בתקנה 13, במקום "כ"ב בטבת התשפ"א (6 בינואר 2021)" יבוא "ב' בשבט התשפ"א (15 בינואר 2021). זה בעצם הארכה של כל קובץ תקנות העבודה בלי קשר לסגר. הארכה עד 15 בינואר 2021. כי זה אמור להסתיים שבוע הבא. נכון. אז בעצם יש לנו עוד תשעה ימים. כן, של התקנות באופן כללי.

התקני מצב מוצק (המ"מ)

אלביט מערכות בע"מ, תומר חברה ממשלתית בע"מ, חברה בת כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 של חברה המנויה בפסקאות (1) עד (6)

ההגבלה הכללית היא ש-50% ממצבת העובדים יכולים לשהות בכל רגע נתון במקום העבודה, כאשר ניתן כמובן להתחלף במהלך היום ולעשות משמרות. החצי שלא נמצא במקום העבודה יכול לעבוד מהבית.

לעסק שלו כדי לבצע תשלום שכר לעובדים

ההגבלות האלה לא חלות, וחשוב להבהיר את זה לציבור.

השקף הבא מראה את אחוז המאומתים. כשאנחנו מסתכלים על כמות המאומתים אנחנו רואים שהיינו בפחות מ-2% ובינתיים הכפלנו את כמות המאומתים מבין אלה שאנחנו

אבל בכל המדינות שבהן עשו חיסון עדר וכל מיני דברים אנחנו רואים עלייה משמעותית בתמותה. אז הראינו את הגרף הזה לקבינט ואמרנו, בואו נעצור עכשיו ונעשה ריסון מהודק. זה היה לפני שבועיים.

כגון הפיכת מדינות לאדומות כדי שכל החולים ייכנסו לבידוד, סגירת הגבולות לרשות

לך אנחנו מוותרים בפעם הראשונה. אני לא אומרת פופוליסטים - - - לא,

גברתי,

היה פה מישהו שפעם אמר את זה, ואחר כך זה היה מרוח על כל הרשת. אז אל תגידי את זה עוד פעם. אני אבהיר את זה עוד

עכשיו,

אנחנו לא מסכימים איתך ש-600 חולים זה קטסטרופה. אלי, די, אני מבקש לתת לה להמשיך לדבר. תודה רבה. זה בסדר שכנסת ישראל, שמפקחת על הממשלה, תקבל

הקו הסגול מראה שזה לא גרף דמיוני, זה משהו שמתממש. וגם אם נחסן הכי מהר, עדיין לוקח שלושה שבועות עד לחיסון השני ואז עוד שבוע עד

אכפת לנו על כל אחד ואחד.

יש לי בני משפחה שחלו בקורונה, אני יודע איך הם מרגישים, יש לי חברים בכנסת שחלו בקורונה, הם סיפרו לי איך הם מרגישים, אני לא מקל

ביחד עם עוד כמה מאבקים על כמה דברים חשובים שקשורים לאוכלוסיות יותר מוחלשות ולכאלה שצריכים יותר ניידות. הכול מוטמע במסגרת התיקונים שעשינו בפעמים הקודמות. אני מכבד את הדעות שלכם, אבל

כי אולי נצליח להגיע לאיזושהי בשורה לעם ישראל בתוך תקופה קצרה. אני מקווה לחזור כבר השבוע, בעזרת השם, אבל בדיון הבא בתקנות,

אני מאוד מקווה שלא נצטרך להגיע להארכה של התקנות. ולכן, דווקא בגלל כל מה שאמרנו, צריך לא לקחת סיכון וללכת על ההצעה שהוכיחה את עצמה.

יושב-ראש איגוד הרפואה הציבורית,

מזיקים. יש גם הרבה פרופסורים מומחים בעלי שם עולמי שנמצאים בצד השני. לכן אני חוזר למטאפורת הרשת. מה שקורה זה שהממשלה, שהיא קובעת את המדיניות ולכן הטענה היא לא לד"ר

שמעתי אותך עד עכשיו, ולא התייחסת לזה אפילו.

מנסה - - - לא - - - היא לא מצליחה להשלים משפט. שנייה, שנייה.

לדעתי אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו את זה עוד פעם,

השקף הבא מראה את המצב שלנו עכשיו.

אבל תראו כמה הם הצטמצמו, נשאר שפיץ קטן

כי באיזשהו מקום יש תחלואה, והיא הולכת ומתפשטת.

כדי לעשות מגבלות שהן משמעותיות אבל לזמן קצר, צריך לעשות אותן. אפשר היה לעשות מגבלות פחות משמעותיות

מה שכן,

זה אומר שכשיעקב מגיע לחנות הבגדים שלו, צריך לוודא שהחנות אכן סגורה ושהקהל לא נכנס. אז צחי צריך להנחות את השוטרים שלו במה שאמרת. צחי דיבר על אי-בהירות והוא צודק, אבל פה הדברים מאוד ברורים. אני שוב מחדד,

שאנחנו

בסוף, בריאות הציבור מורכבת מאנשים. הבן אדם אחראי לבריאותו. מה שהממשלה עשתה בתקנות הסגר המוגזמות הללו

בשיקול דעת, בצורה שתואמת לסיכון, בצורה דיפרנציאלית ואז גם הציבור נענה. למה מגיע אלינו הסגר השלישי? בגלל שנכנסנו לא נכון ויצאנו לא נכון מהסגר השני, כי שוב ושוב ניסינו כמו במדינה טוטליטרית להתייחס

או שאנחנו אומרים שאנחנו לא מאמינים לציבור,

מטורפת. זה שאני אגיד לאנשים להיות חמישה בתוך חדר במקום עשרה בתוך חדר אלה ההגבלות המשמעותיות שיהיו פה? זה מה שיעשה את השינוי? שרון,

בן זוג או הורה שלו,

אני רוצה להבין משהו בנושא של השתתפות בשמחות.

אבל מה עם הנושא של בר מצווה?

000 מטר, במקום שהדוד יגיד שהוא הולך לסדר את החנות שלו. אני לא מדבר על לעשות אירוע גדול, אלא לצמצם את זה לעשרה או עשרים אנשים במקום פתוח ולתת להם את האפשרות לצאת לצורך זה מטווח הקילומטר. אני רוצה להזכיר שבסגר הקודם גם חתונה לא הייתה, ואפשרנו את זה רק בשבוע האחרון.

צריך לשים לב שגם ב-(16), בניגוד לסגר השני,

זאת אומרת, אתה יכול לצאת ממקום המגורים לטובת כל אחד מהחריגים שהקראתי, אבל אין הגבלה לאותו יישוב. גור, הייתה תקנה שדיברה על יציאה ממקום מגורים קבוע

כי אנחנו מאוד מודאגים מהדרך שבה המשבר הזה מטופל היום. תראו,

על פי כל הספרות המדעית והרפואית לסגר אין יעילות כנגד מגפה. הוא מוריד באופן זמני את

אין הצדקה לסגור את כל המשק ואת כל העולם לפני שמערכת הבריאות קורסת. ואנחנו עדיין רחוקים מאוד מהנקודה הזאת. זאת נקודה

בדיוק כמו שאומרת חברת הכנסת איילת שקד.

כשחולה נמצא במצב קשה צריך לטפל בכל הסימפטומים בצורה נקודתית,

אני אגיד עוד פעם, אנחנו יכולים בכל חלק של הדיון לדבר על ליגה א',

על ה' עד ו' וכן הלאה וכן הלאה. אפשר לפרק את זה להרבה גורמים

את זה ואת זה" וכו',

אבל את ממילא לא עושה סגר מלא. ד"ר פרייס, את לא עושה סגר

ב-2020 התמותה במדינת ישראל עלתה בצורה משמעותית. הפרופסורים שישבו פה ודיברו על כך שהם לימדו והרצו לפניי... הרי זה לא עניין פרסונלי פה, אני לא מבינה מה זאת ההתייחסות הפרסונלית

גור, תמשיך. ביטול תקנה 6א תקנה 6א לתקנות העיקריות, בטלה. זה בעצם האיסור לשיעורי נהיגה מעשיים.

השיעורים בטלים? הבן שלי התחיל רק לפני

בסוכות למשל כל טמבור מכר גם שני לולבים ושני אתרוגים. אז רצו שלא ייווצר מצב - - - אבל חנות טמבור כן יכולה למכור את המוצרים הרגילים שלה.

אז אני אלך לקנות צבע וכבל חשמלי כדי שיהיה לי תירוץ למה קניתי צבע.

את זה יסבירו אנשי הבריאות. אם יש מגבלה על כמות האנשים אז מה ההבדל

כי בסופרמרקט הצעצועים זה על הדרך. אתה ממילא הולך לקנות מזון, ועל הדרך אתה קונה גרביים או

אז זה בדיוק מה שניסינו לעשות כאן, אבל באמת יש קושי לצמצם את זה לרשימה של

נכון, אבל אי אפשר לכתוב "למעט

כי הרי בסופרמרקט מוכרים גם בטריות ועוד כל מיני דברים קטנים שיכולים להיכנס להגדרות האלה.

העיסוק בסופרמרקט הוא לרוב מכירת מזון, וכל השאר הוא נלווה וטפל, ולכן לא רצינו להיכנס פה להגבלות לעומת החריג שמדבר על

אבל הנוהל הזה נמצא כבר לפחות חודשיים, כולל שחרור של ערכות סרוגלויות ל - - - אבל למה לא הוצאתם מבצע לאומי לבדיקות סרולוגיות? הרי כששואלים אתכם, אתם

נתונים חשובים. אני יכולה להסתכל על כל חלק וחלק ולהגיד שהוא הגיוני, אני יכולה להגיד, בוא נרשה רק טיולים בפארקים לאומיים, בוא נרשה רק ה'- ו-ו', בוא נרשה ה' ו-ו'

בוא נרשה,

ומה לגבי החנויות לגני ילדים?

כמה שאנחנו פותחים יותר ויותר זה ייקח יותר זמן. אם הייתי מחפש מה עוד לפתוח, יש לי עוד 100 רעיונות.

החינוך המיוחד מוחרג במסגרת הסעיף הזה?

אבל כאן מדובר על טיפולים שניתנים לילדי חינוך מיוחד באופן בלתי פורמלי. במקום פסקה (6) יבוא: "(6)מקום המשמש לאימון ספורט,

אשר המנהל הכללי של משרד התרבות והספורט אישר כי הוא משמש בעבור אימון או תחרות של ספורטאי מקצועי בלבד ";".

אבל בסופו של דבר זה עוד ועוד ועוד דברים, כאשר המצב שלנו הוא 4,000 מאומתים ושבוע הבא 8,000. מלכיאלי, תגיד לי בכנות, כיתות י"א במגזר שלך לא ילמדו? המגזר שלי הוא ירוק. אבל זה לא קשור לירוק, זה הרי סגר כללי. מלכיאלי, המדינה מורכבת מהרבה מאוד ישויות. הספארי קורס. הוא לא מקבל פיצויים, הוא לא זכאי לפיצויים.

ברגע שיש גנים וכיתות עד ד', אנחנו לא נמצאים בסגר. ולשאלתך אם בכיתה י"א ו-י"ב אצלו במגזר ילמדו אם תקנות החינוך של הסגר יעברו הם ילמדו הרבה יותר ממה שהם לומדים היום. כי היום

מעבר לזה, יש לבעל החנות אחריות למנוע את הצפיפות בכניסה לחנות. טוב, נקווה שזה יצליח.

לעניין הקניונים, שוק קמעונאי ומוזאון.

במקום "בתקנת משנה (א),

או (א4), לפי העניין"

אז אתה מציע שנפתח בתי כנסת רק בשביל ברית? למשל. אז למה שלא תפתח את זה גם לתפילה רגילה? הוא דווקא פתוח

השוטר לא יכול להגיע לכל בית כנסת ולכל אולם, ולכן זה לא נשמר. ואלה מקומות יותר

שמאפשרים התקהלויות יותר גדולות. התקהלויות של עשרה אנשים בבית לצורך בר מצווה גם זה אסור? כרגע זה אסור. בתוך הבית

בנוסף, אין הגבלה על יציאה לאותו יישוב. זאת אומרת, אין הגבלה יישובית ואין בכלל עברה של איסור שהייה בהקשר הזה. בנוסף,

דבר שלא היה בסגר הקודם.

אפשרות לטיפולים לשיפור וקידום תפקוד פיזי ורגשי לאנשים עם

כבודו,

"זה להשאיר",

יכול להיות שאם ייתנו לנו את החיסונים, לאלה שמעל גיל 60, כולל הסיכונים, אז אנחנו

למה צריך לספור את מצבת העובדים כאחת?

הרצון היה לאפשר איזושהי גמישות לבעלי עסקים. יש מקומות

אבל בחלק ממקום העבודה,

לא ניתן לקיים שם רק 50%, כי אם אנחנו אומרים להם ששם הם יקיימו רק 50% הם לא יוכלו לפעול. לכן אנחנו אומרים

חשבנו שאין היגיון להתחיל לאפשר לכל מקום כזה חריגים פרטניים. מה שעשינו, קבענו רף גבוה יותר של תנאים,

וזה כאשר ממונה הקורונה קבע שלא ניתן לקיים את הישיבה שלא בדרך של כינוס פיזי.

אני פשוט סובל מזה שאתה יושב-ראש ועדה זמני.

ואתה פוגע בהליך של הוועדה, וזאת תקופה שחורה לדמוקרטיה, ואתה צובע את זה בשחור עוד יותר. או,

אחרי ששמענו את כל הדברים, אחרי ששמענו את גורמי המקצוע, לאפשר לציבור לתת את דברו, זאת הדמוקרטיה.

תצביע.

אני לא אחזור על דבריו הקשים של

זה אומנם התאריך של קריסטמס,

אבל נתוני התחלואה זה משהו שמשתנה. אבל גם ה-24 שעות ידוע, החוק עבר לפני חמישה חודשים, אנחנו כבר עובדים עם זה חמישה חודשים. אני לא מבין למה כל

להבין,

כרגע היא לא חלה ולכן אנחנו מעדיפים פחות אנשים על פני יותר מוקדים.

יש מישהו שרוצה להתייחס? עוד מעט

אז,

מס' החולים הקשים בשבועות האחרונים יותר מהכפיל את עצמו, מ-267 חולים קשים וקריטיים להיום, 600. זה נתון מספיק חשוב?

אם אני מראה לכם את הגרפים של התמותה מקורונה האחריות בסוף היא על משרד הבריאות. וזה יפה להגיד תפעלו דיפרנציאלית, ועושים את זה כבר שבועות,

אז תקנות מקומות העבודה מאפשרות שזה יהיה עד 50 אנשים עם מגבלות נוספות,

מסכות, מחיצות, ללא כיבוד, דברים כאלה. אבל רק אם לא ניתן לעשות את זה באמצעים דיגיטליים.

אני רוצה לחדד, אוסאמה העלה, אני רוצה להיצמד לסיפור

אם אתה שואל אותי מה יש בכנסת, אני לא יודעת, כי זה עניינים פנימיים של הכנסת.

במפלגות. עכשיו יש משא ומתן, יש פגישות בין מפלגות. אוסאמה, כל המשרדים שלכם - - - פרט,

יש ברשימה המשותפת.

זאת שאלה פה של מעסיק לא מעסיק, אבל - - - שוב, התקנות עוסקות במקומות עבודה ובעובדים שעובדים באותם מקומות עבודה. עובדים כולל גם

אם זה רק אנשים שהם מטעם המפלגה. כשהם עובדים של המפלגה או פעילים של המפלגה זה משהו אחד.

אנחנו יכולים להגיע לזה, השיקול הוא מן הסתם פוליטי.

רוב, מיעוט, נניח היפותטית. אתה מחייב אותנו ללכת לבג"ץ עכשיו להוציא לך צו

אם אין לו שום סיבה מהותית,

והוא דוחה את זה כדי שזה יכנס לתוקף. זה התפקיד שלך, להגיד, לא להסביר

מלכיאלי, הפעולה שלך לא - - - תביא את זה להצבעה, אל תשחק בכללים הדמוקרטיים. אני רוצה להתייחס. בהחלט המלצתי ליושב-ראש להביא

ואתה פוגע ביכולת של הכנסת לבקר ולפקח על הממשלה. זה חמור מאוד, ואני מאוכזב ממך ברמה האישית, אני חייב להגיד לך. (חברי הכנסת אלי

אנחנו מחכים פה, אנחנו לא הולכים לשום מקום. אנחנו אנשים שיש להם אחריות, ואנחנו רוצים תשובות לכל השאלות, ולחלק מהשאלות לא ניתנו לנו תשובות, זה הנושא. ואנחנו בהחלט נציגי ציבור.

ולקחנו את זה בצורה מאוד מאוד, הוא לקח את זה קשה,

והדבר האחרון, הנושא של הצ'יינג'ים, העלו את זה כמה ח"כים שלא יכלו להגיע, בסך הכול בעל הצ'יינג' נמצא מאחורי - - - הצ'יינג' להבנתי פתוח, כי יש את החריג שמאפשר קבלת שירות חיוני לגבי מקום שמופיע בתקנות של משרד האוצר, אולי אפרת תוכל לתקן אותי,

שירותי צ'יינג' כלולים בתוספת השנייה. סיימנו. אם הם נמצאים או לא, לדעתי הם נמצאים. אם הם נמצאים ברשימה של המקומות החיוניים אז יש אפשרות להגיע ולהפעיל אותם. משרד האוצר מאשר? קודם כול נראה אם הם נכנסים שם או לא. לדעתי הם כבר שם אם אני לא טועה. הכנסנו בפעם הקודמת הגדרה די רחבה של כל העיסוק בשוק ההון. אני חושב שיש לו את הבידוד כל שנה, לא רק בקורונה. אבל אני לא מצליחה להבין כרגע,

מה מיוחד בסקטור הזה. אנחנו מדברים על מקומות עבודה שיכולים לעבוד ב-50% תפוסה. מקומות קטנים יכולים לעבוד עד עשרה עובדים ללא הגבלה. אז למה דווקא בסקטור הזה יש - - - מה שחשוב זאת הפתיחה לציבור,

נותן שירותים פיננסיים? הפתיחה לקהל בכל מקרה, לדעתי זה מופיע. נבדוק אם זה מופיע או לא ואני אחזור לוועדה.

עוד מישהו רוצה להתייחס?

משרדי הממשלה?

אנחנו סוגרים כעת את הדיון. בעזרת השם נתכנס כנראה מחר בבוקר, נקבע זמן להצבעה. תודה רבה לכולם. הישיבה נעולה.